שלום בוקר טוב חברים חברות, אני שמחה לפתוח את הדיון הבוקר, דיון משותף של ועדת הצעירים והוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל יחד עם חברי חבר הכנסת מיכאל ביטון, על סטטוס דור ממשיך בדיור הציבורי, וכמובן בהקשר המאוד ברור לפינויים בדיור הציבורי. לא פעם הממשקים הם מאוד מאוד חופפים בין עוד סוגיות בדיור הציבורי, פה אנחנו ננסה להתמקד בסוגיית הפינויים, ואני אתן למיכאל לפרט. אני אפתח בציטוט שאני רוצה להביא אותו גם בפתח הדברים, מפסק הדין של בג"צ בנוגע לדייר ממשיך, פסק דין מאוד מאוד חשוב בוא בדעת רוב פסקו לטובת הדייר הממשיך השופט אלרון והשופטת ברון, עמדת המיעוט נגד הדייר הממשיך היה של השופט סולברג, ואני אקרא את דבריו של השופט יוסף אלרון: "ניסיון החיים לימדני כי דירת עמידר אינה קורת גג בלבד היא משמשת עבור מי שידם אינה משגת כתשתית לבניית עתידם סביבה מצויים חבריו שכניו ומכריו של אדם, טול מילדיהם את הדירה ובכך תשמוט את הקרקע תחת רגליהם פשוטו כמשמעו, כך גם במקרה שלפנינו שבו ההשלכות של פינוי המערער מדירתו, מערער ללא ייצוג יש לומר ערער לבדו, מדירתו עלולות להיות הרות אסון, איני יכול אף הוא להשלים עם עקירת המערער מסביבתו המוכרת והתומכת על בסיס דוחות ביקורי מעגל דלים בפרטים אשר כאמור ניתן לתהות על מידת דיוקם, ככלל אעיר כי לאחרונה אני מוצא עצמי דן בעניינם של בני הדור השני של דיירי הדיור הציבורי אשר ניצבים בפני סכנת פינוי, אכן דיור ציבורי הוא משאב מוגבל ויקר ערך, אולם אסור כי הדבר יבוא על חשבונם של החלשים שבחלשים שבחברה הישראלית, לא כל הכתפיים הצנומות של המערער ודומיו יש לפתור על מצוקתם של אחרים." יש פה ציטוט מדהים של השופטת ברון, אבל אנחנו נשאיר אותו אולי להמשך הדיון. רק לומר שעל הדברים האלה לא צריך להוסיף, הם אומרים את הסיפור כולו. ואני אתן לחברים מיכאל ביטון להמשיך את הדברים. תודה רבה חברת הכנסת נעמה לזימי יושבת ראש הוועדה המיוחדת לענייני צעירים, ואני שמח יחד עם הוועדה שלנו לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל לפעול בסוגיות חברתיות. נושא הפינויים הוא נושא שאנחנו עוסקים בו במשותף בשנים האחרונות, הנושא הזה היו בו עליות ומורדות, השיא הקודם היה פינויים בממשלה הקודמת ועצירתם כולל מאבק במהלך ההצבעה על תקציב המדינה, לאחר אותו אירוע התחייבו משרד השיכון לפעול במתודה של שיתוף משרד הרווחה ונציגי הרווחה המקומיים לפני כל פינוי כולל הצגת קריטריונים ושיטת עבודה לפינויים אותם גם סקרנו בוועדה. אנחנו מרגישים שכשממשלות מתחלפות מישהו לוחץ על הגז בפינויים ובניגוד למדיניות שנקבעה בוועדת כלכלה והוסכמה על ידי משרד השיכון והרווחה, ובניגוד לכללים שנקט בג"צ שכלל איך עושים פינוי שהוא ראוי ומה הדרכים ומה השיטות. ולכן אנחנו פה רוצים היום להשיג שני דברים, אחד תמונת מצב אמיתית ומדיניות של משרד השיכון מה הוא עושה בפינויים, מה השיטה? באיזה היקף? האם הוא דחף קדימה? האם הוא עוצר? האם הוא מקיים את מה שהוא התחייב לוועדת הכלכלה? האם הוא מקיים את מה שבג"צ דורש בתהליך של פינוי? אלה דברים שאנחנו רוצים לבדוק אותם. בסוף אנחנו רוצים להגיע להסכמה שפנויים לא יתרחשו כל עוד אין שיטה ראויה והוגנת שלא פוגעת בחלשים ביותר, אדם שפלש לפני שבועיים והוא רודף בצע או משכיר דירות ודאי שצריך לפנות אותו, אדם רווחתי שהוא בן של משפחה שהייתה שם שהוא סוחב שנים של מגורים, או סוגיות רפואיות, או נפשיות, או סוציאליות, או כל סוגיה שמחייבת בדיקה לפני שהופכים אותו להומלס, אנחנו רוצים לעצור את הפינויים האלה, ולהסכים רק אם תהיה דרך ושיטה שמבוססת על מה שהוסכם בעבר ועל העקרונות של בג"צ. היום אנחנו מוסיפים שייתכן וכל הליך הפינויים הזה לא חוקי, היום מתפרסמת כתבה של בר פלג ב"הארץ" שבו בעצם הוא אומר שעורכי הדין שפועלים מטעם עמידר לפינוי, וייתכן גם של חברות אחרות, הם פועלים ללא סמכות, ובמה דברים אמורים? עו"ד של עמידר שנדרש לבצע פינויים על פי הנוהל והחוק אמור לקבל כתב מינוי ממשרד השיכון, ולהכריז ולדעת שאין ניגודי עניינים בצורת העבודה שלו, משרד השיכון לא הקים את הוועדה שממנה את אותם עורכי דין ובודק את ניגודי העניינים שלהם. כשהתקשורת פנתה למשרד השיכון לבדוק מדוע לא מונו, פנו משרד השיכון גם ליועץ המשפטי לממשלה ולמי שצריך, אבל טרם קמה הוועדה הזאת שממנה עורכי דין שיפעלו מטעם חברות ממשלתיות, זאת בעיה רוחבית של חברות ממשלתיות, אבל בשבילנו זאת בעיה ספציפית שמטילה בספק את החוקיות של הליכי פינוי והוצאה לפועל שבוצעו על ידי עמידר בשנים האחרונות. יש גם חריגות נוספות, החוק מסמיך אותם לפעול באכיפה של 10 אלפים ש"ח ומעלה, ואנחנו רואים עורכי דין שפעלו באכיפה של 1,900 ₪, אנחנו רואים שהחוק דורש לאחר שש שנות ייצוג של אותם עורכי דין שלוש שנות צינון ובפועל אין צינון וחלקם עובדים מעל שש שנים. אנחנו גם יוזמים בג"צ יחד עם עו"ד אסף דרעי מהקליניקה המשפטית של המכללה למינהל והפורום הציבורי בראשות דני גיגי, שיבדוק האם בכלל יש חוקיות לכל ההליכים המשפטיים שבוצעו כאשר אותם עורכי דין פעלו שלא בייפוי כוח רשמי וחוקי לפי הנוהל והדרישה כפי שהיא כתובה, כל הנתונים האלה מחזקים את הצורך בבדיקת הליכי הפינויים. אני רוצה לשבח את הכתב בר פלג שעשה עבודה יסודית של חקירה וחשף את הדברים הבוקר ב"הארץ" ואנחנו נעקוב. אנחנו מפנים את השאלה הבאה לשיכון ואחר כך לחברות הממשלתיות, החברות הממשלתיות ביקשו לא להיות בדיון ואני אסביר לכם למה דרשנו שתהיו בדיון, אחד כי הסוגייה הזאת לממש פינויים באמצעות עורכי דין, כאשר אתם יודעים שעורכי הדין האלה לא קיבלו ייפוי כוח זה חל גם עליכם, גם אתם חרגתם הנוהל בכך שהפעלתם עו"ד שאין לו ייפוי כוח, אתם גם צריכים לתת הסברים למחוקק למה פעלתם בניגוד לנוהל. הדבר השני, ביצוע הפינויים אתם כפופים להוראות ועדת כלכלה לא פחות ממשרד השיכון, ואם שם סוכם בהליך מסוים עם עובדים סוציאליים מקומיים וארציים, עם תהליך משותף למשרד הרווחה והשיכון לפני כל פינוי, ורצתם קדימה על פינוי לא קיימת אם הוראות של הכנסת, זה שהשיכון דורש מכם או מאיץ בכם לפנות, זה עדיין לא אומר שאתם לא כפופים לבדוק כל דרישה והאם היא עומדת בכללים בחוקים ובנהלים, ולכן ביקשנו מכם להיות כאן ולתת הסברים גם על ההיבט של עורכי הדין שפועלים ללא ייפוי כוח, ולמה אתם מממשים את זה כשאתם בבעיה, וגם על המדיניות שלא בוצעה במקרים מסוימים. לפני שנתחיל אתכם אנחנו רוצים לשמוע ממשרד השיכון, לעת עתה מהי המדיניות של המשרד בסוגיית הפינויים? מה היישום של הדיונים הקודמים בוועדת כלכלה על השותפות בין משרד הרווחה למשרד השיכון ברמה המקומית והארצית? האם האצתם את הפינויים לאחרונה? מה הולך לקרות בקרוב? ומה התשובות שלכם לחשיפה על עורך דין שפועל ללא ייפוי כוח, בעצם פועל בניגוד לחוק כשהוא באכיפה מול דייר בדיור הציבורי? אלה השאלות הראשונות ומשם נעמה גם תוסיף ונעבור גם לגופים אחרים, בבקשה משרד השיכון. הי, אפרת פרוקצ'יה היועצת המשפטית למשרד הבינוי והשיכון. קודם אחזיר אותנו רגע אחורנית לדיוני הוועדה בממשלה הקודמת, במסגרת הכנסת הקודמת עלתה הטענה שיש צבר של אנשים שניתן לגביהם פסק דין חלוט לפינויים, אנחנו לא פועלים שלא בהתאם לפסק דין חלוט של בית המשפט, בסופו של יום אנחנו מדינה שמקיימת חוק מקיימת פסקי דין, נטען על ידי הוועדה שיש צבר של אנשים שמיועדים לפינוי בהתאם לפסק הדין, אבל נדרש לבדוק את מצבם, צריך לראות רגע בתאום עם רווחה איך מבצעים את הפינוי, הובהר ליושב ראש הוועדה הקודמת ועדת הכלכלה, גם על ידי, גם על ידי משרד המשפטים, המדינה לא יכולה לפעול על דעת עצמה, היא לא יכולה לפעול בניגוד לפסקי דין חלוטים שקבעו באופן מפורש, שאדם הוא פולש וצריך לפנות את מקומו לטובת מי שזכאי לכך בהתאם לדין, ויושב ומחכה במשך שנים רבות למחסה ולבית בדיור הציבורי, כי הוא מצבו בהתאם לדין הוא כזה שהוא רע יותר. מה שכן הוסכם ביחד עם הוועדה, שאנחנו נבחן מקרה מקרה ואנחנו נשייך את האנשים לפי מידת הקושי שלהם, אנחנו קודם נפנה את האנשים הפולשים הקלים יותר אוקיי? כאלה שמפעילים עסקים במקום, כאלה שיש להם דירות נוספות, כאלה שמצבם הכלכלי בסך הכל טוב, אחר כך נפנה לפינוי של האנשים הקשים יותר. אני רוצה לשאול אותך שאלת ביניים, על הדברים שאמרת כי אני צריך הבהרה. אמרת שאתם ביצעתם כל פסק דין חלוט של בית המשפט, ואנחנו יודעים ששרים נתנו הוראה לעצור פינויים, לא אחד ולא שניים גם גלנט גם אלקין, ואתם כן פעלתם על פי ההוראה הזאת. ההוראה היחידה בזמן הכהונה שלי, היא ההסכמה שתיכף נדבר עליה כולל היועץ המשפטי לממשלה דאז שנדרש לעניין והיה דיון אצלו בנושא הזה היא לשבת ולפעול, אנחנו לא יכולים להחליט על דעת עצמנו שוב אנחנו מדינה שומרת חוק, לא יכולים להחליט על דעת עצמנו שאנחנו לא מקיימים פסק דין של בית המשפט שהחליט לפנות אדם כי הוא נטל לעצמו - - אתם קובעים את החוק.

לא להפריע, גברתי, אנחנו ניתן לכם להתבטא, אם תתאזרו בסבלנות. מי שקובע את החוק זה לא אני - - רק שנייה, אבל קודם כל תפרטי את ההוראה בזמנו שכן נתן היועץ המשפטי כדי להתמודד עם הסוגייה הזאת, אבל מה שאני גם רוצה לדעת בתוך עולם הפינויים אנחנו נחשפים למקרים של 5, שנים 10 שנים, 12 שנה, זאת אומרת אז עכשיו את מדברת על איזה דחיפות ואיזה אכיפה ואין לנו שום שיקול דעת אני שואל אותך בתוך הדברים, אין לנו שיקול דעת ואז איך נוצרו מצבים של 10 שנים של 5 שנים אם יש שיקול דעת? מה זאת אומרת 10 שנים? שאנשים באותן דירות 10 שנים ואז מפעילים עליהם אכיפה, ופה נאמר הכל מיידית הכל לפי פסק דין חלוט, אז אנחנו רוצים להבין את זה.

נתחיל רגע שנייה עם הסיכום שהגענו אליו בכנסת הקודמת ונראה אם עמדנו בו אחד לאחד, מה שסוכם זה שלא ניתן להחליט שלא מקיימים פסק דין, אפשר לבחון קודם כל מי דחוף מיותר, אפשר גם לתת איזשהו מעטפת עוטפת במקרים מסוימים. עמוס כהן - - נגד מי אתם חזקים? נגד - - נשים? איזה חוק זה? איזה חוק זה? תזכרי את השם עמוס כהן, מחר הוא ימות זה יהיה על המצפון שלך, דרגה חמש עומד למות אתם מפנים אותו מהבית שלו, עמוס כהן תזכרי את השם הזה - - חברים, חברים יותר נכון - - רפי נחום אסיר משוחרר, חי מאבטחת הכנסה, חייב 2 מיליון שקל, באים מפנים אותי, לקחו לי - - תקשיבו אתם תדברו אנחנו צריכים לשמוע אתכם. (התפרצויות של מוזמנים, כולם מדברים יחד) אני רוצה שתדברו כמו שצריך פה שישמעו את הקול שלכם. שב איתנו ואנחנו נשתדל לתת לך להתבטא. תבינו את החשיבות של הדברים שלכם, הם צריכים להיות לפרוטוקול. לא, הם אטומים אטומים - - אדוני מה שמך? רפי אני רוצה שתדבר כמו שצריך, בוא ניתן לך את הבמה.

הקול שלך חשוב.

בספונג'ה במשרד המסחר והתעשייה, אנחנו שבע בנות וארבעה בנים, אני תמיד רציתי לחיות בחיים שלי חיים טובים, הייתי כל החיים סוחר סמים שילמתי, באו עיריית ירושלים, באו המשטרה 300 שוטרים רפי נחום הרסו לי בית, אחרי הבית שהרסו לי הלכתי לבית השני, למה אמא שלי היה לה כסף היא קנתה מחסנים, אני הביאו אותי למצב להיות סוחר סמים למה? לא היה לי מה לאכול, גדלתי בשכונת פשע, שבע בנות וארבעה בנים בדירת שני חדרים, היינו חיים בעוני, אני חייב 2 מיליון שקל, באים לפנות אותי עכשיו מהבית, אין לי עורך דין, השופטת אומרת אדוני אם אתה תפקיד 5,000 ש"ח ותשלם את האגרה זה כבר נהיה 7,000 ₪, אנחנו רק נשמע את הדיון רק נשמע את הערעור, ואמרתי לה אני בגלל שלמדתי בפשע מהבית סוהר, משורת הדין אני צריך הגנה לא סיוע משפטי לא כלום, איך בן אדם יכול להביא 7,000 ש"ח אם הוא לא יהיה סוחר סמים, רק סוחר סמים יכול להביא את הכסף. יש לי שבעה נכדים היום אני בן 60, כל החיים שלי סבלתי, אני פעיל שכונות אני אוהב את המדינה, אני רוצה לחזור למוטב, אני 12 שנה העובדת הסוציאלית רושמת לבית המשפט רפאל חייב 2 מיליון שקל לשתי נשים, אני לא אשם שיש לי שתי נשים, שלמה המלך אמר שאדם אחד מאלף לא מצאתי, אני שתיים היו לי, יש לי שבעה נכדים היום, אני רוצה להתקיים בכבוד, אני לא יכול לעבוד אני חי מ- 2,000 ₪, השופטת רוצה שאני אפקיד

רפי שמענו את הדברים ואנחנו נתייחס גם למקרה הספציפי שלך. ואני רוצה להגיד עוד דבר - - לא רגע רפי, לא שנייה לא לא,

אם הרסתם לי שתי דירות ואני נמצא עכשיו בדירת עמידר, תניחו לי זה חדר,

רפי אנחנו נלווה אותך אישי ונבין את העניין שלך אבל קיבלת הזדמנות, אתה השמעת את הדברים. ביטון ביטון אתה יכול להסתכל בוואטסאפ שלך, אני עדכנתי אותך שאני רוצה להתאבד. אני יודע מהבוקר כתבת לי, אני מכיר אנחנו בקשר. אין לי מה להפסיד. אז חברים בוא נשמע כדי שנוכל להתייחס, אם תחכו בסבלנות אתם יודעים שאנחנו משתדלים לתת לכולם להתבטא, בבקשה היועצת המשפטית. אני אשלים את הדברים, מה שסיכמנו בוועדה הקודמת והיה באמת מקובל גם על הממשלה וגם על הוועדה - - סליחה, אני הייתי מצפה לפחות להזדהות איתו, איזה מילת תמיכה, אני שומעת את הדברים ואני נחנקת, איזו מילת עידוד להתייחס לבן אדם שיושב, אני לא מכירה אותו כואב לי עליו, את אטומה? אבל לא אכפת להם לא סופרים אותנו את לא מבינה? לא סופרים אותנו תתעוררי איזה מילת עידוד?

אם לא נוכל לקיים את הדיון בצורה מסודרת,

לא סופרים אותנו, תפנו את עצמכם מהכיסאות שלכם חסרי לב,

פעילים יקרים ופעילות, אם אנחנו לא יודעים לקיים דיון מסודר פה אנחנו נעשה הפסקה ואז נקיים דיון רק עם אנשי מקצוע, אנחנו נוותר, אני אכניס אתכם בנפרד.

קח אותי ותעזור לי פרויקט,

אתה יודע שאנחנו מנסים לעזור לך, אתה יודע שמנסים. אני לא רוצה לחזור לבית סוהר, הכי קל להיות סוחר סמים. אבל עכשיו אתה השמעת את דברך, זהו מספיק, עכשיו כל התפרצות אנחנו פשוט נוציא אין לי ברירה, אם אתם לא נותנים לנו לקיים דיון אנחנו נוציא אנשים, צעקתם, אמרתם, מדם לבכם דיברתם, עכשיו תתחילו להקשיב, אם אתם רוצים להחריב את הדיון הזה,